כ"ב באייר תשע"ח, 7 במאי 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

אתמול ועדת המעקב והציבור הערבי והנהגתו יזמו שיירה של

6, שהסתיימה מול משרד ראש הממשלה בהפגנה נגד האלימות, הפשיעה והנשק המשתולל ביישובים הערביים. מדובר במכת חברה, אבל היא גם מכת

מגיע כמעט ל-60%.

לא במקרה רוב האוכלוסייה הערבית היא מתחת לקו העוני וסובלת ממצב כלכלי קשה ביותר.

אנחנו עכשיו לא מחפשים את האשמים, אבל אנחנו מחפשים איך לעשות תוכנית לאומית, שנשב ביחד כאן ונדון איך להציל את המגזר הזה, שמשלם מחיר כבד מאוד כל יום. תודה רבה. תודה לחבר

אדוני היושב-ראש, רגע. אחריו, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בסוף השבוע שעבר ביקרתי ברמת

את הדברים. זה לא עובד, מה שמחליטים ואיך שמדברים. ואני יושב עם רופאים עם דמעות בעיניים,

לפגישה חברית, והוא אומר

והגיע הזמן, במקום פסקת התגברות, הגיע הזמן לפסקת התבגרות,

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

הכנסת דב

יש שבעה יישובים ובנווה מדבר יש ארבעה יישובים. ב-11 היישובים האלה, שהוכרו על ידי המדינה מאז 2003, כ-15 שנים,

לחתום, ראשון החותמים על עצומה שאיימן עודה מכין לגבי הדרישה מראש הממשלה לחזור בו ולהתנצל על ההסתה המכוונת נגד שחקני בני סח'נין. ואנחנו מדברים על אותו

ואני חושב שלגיטימי, שיקבע את ההשפעה האמיתית של הזיהום שנגרם על ידי המחצבה לאנשי השכונה.

לציין שכספי הארנונה לא הולכים בכלל לתושבי ביר

אני בטוחה שגם משטרת ישראל מכירה את המשפחות האלה. משפחות הפשע, או ארגוני הפשע, יותר נכון, כדי לא להכתים את המושג שאמור להיות יפה: משפחה, ארגוני הפשע האלה אחראים כמעט ל-60% ממקרי הרצח. הם שכירי חרב, הם סוחרים בנשק, והגיע הזמן להכות ביד

מחזיקים אותם בתנאים לא תנאים,

איזושהי עבירה, בלי שירותים, בלי טלפון נייד,

ואחרי זה

חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ח 2018. אני מתכבד להביא לפניכם את החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט לאשר את הצעת החוק הזאת

מה שקורה אצל רואי החשבון, שהגוף שיכול לדון

אנחנו מציעים גם, אני קופץ על הרבה דברים בנושא הזה, שיצטרכו להגדיר כתוצאה מזה מה זאת עבירת משמעת, מה זאת הפרה של כללי האתיקה,

רשלנות ודברים אחרים. ועדת המשמעת

לתקופה של חמש שנים וגם ביטול רישיון, כולל חיוב בתשלום, הוצאות הליכים וכל הדברים שאנחנו רגילים אליהם במשפט הרגיל,

אנחנו נכניס את זה כאן.

שנדונה והיא בהסכמה מלאה עם לשכת רואי החשבון, שהיו שותפים

חברי הכנסת, הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 94), התשע"ח2018 , לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי יציג גם את ההצעה הזאת. בבקשה, אדוני.

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס'

זה חוסך. ואחד גם יודע לתאם את הזמן עם עצמו, וזה משחרר לחץ עצום מבית המשפט. עכשיו הבקשה של משרד המשפטים היא להעביר עוד סדרה של כמה חוקים שבהם יהיה אפשר שהקוורום של בית המשפט לא

שוב, אין הסתייגויות. זה אושר פה אחד, כי המגמה,

אבל המגמה הגדולה פה היא לייעל. יש עומס עצום, וכך אתה מייעל, ואני חושב שאם מייעלים את המערכת כולם מרוויחים מזה.

בשבוע שעבר. אחרי שאת הסמכות לפתוח במלחמה העבירו בהדרגה מהממשלה לקבינט,

עכשיו גם רוצים

יכול להיות שבשבוע הבא תבוא לפה גם הצעת חוק לצמצם את מספר חברי הכנסת מ-120 לאחד. אסור לתת יד לדבר

איפה

השחורה? כן, השחורה. צבענו את כל העיזים בשחור רק כדי להעביר לו את החוק. לא, כי אני זוכר.

את החוק החשוב הזה, זכות נפלה בחלקך, יזכירו אותך בנשימה אחת עם החוק שהצליח להעביר זחאלקה, ובאמת, גם לצוות

אדוני היושב-ראש,

נודיע לפרוטוקול שגם חבר הכנסת זחאלקה רצה לתמוך בהצעת החוק שלו. אתה רוצה להודות לעוסקים במלאכה? בבקשה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.

היושב-ראש? גם חברת הכנסת מרב מיכאלי מאוד רצתה להצביע בעד החוק.

עם חברי הוועדה, מקווים לתוצאות טובות. חברי ועדת העבודה והשירותים הסוציאליים של הפרלמנט הרומני שנמצאים ביציע, ברוכים הבאים לכנסת.

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 122), התשע"ח 2018, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, כולל לוח התיקונים. יציג

בבעלות פרטית שאינם עומדים לשימוש כלל הציבור. בנוסף, לא ברור אם למשטרה יש סמכות לפי דין להרחיק רכב או לגרור אותו כאשר

וכל שינוי בה יובאו לדיון ציבורי בוועדת הכלכלה ללא קשר לסנקציה הפלילית, החלטנו לקבוע במפורש שתקנות בנושא איסור

החוק הזה גם לא בא ואומר במפורש שגורם,

המקומית או של המשטרה, יגרור את הרכב הזה שחוסם כך שלפחות ייתן לאנשים להגיע למקומות שהם צריכים

לכן,

תמכתי בוועדה, ואני מקווה שההערות שלי שהעליתי פה,

שיגיעו אליו ושיביא אותן בתקנות, כך שנוכל להגיע לחוק

בעד, 47, אפס מתנגדים ואפס נמנעים.

אנחנו נצביע על סעיפים 1 5. אין שם הסתייגויות, אז כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה,

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הזה הוא יום חשוב. מדינת ישראל אומרת:

על ידי ועדת השרים יחולט באופן סופי מתוך סך הכספים שמועברים לידי הרשות בהתאם להוראות חוקי יישום הסכמי הביניים עם הרשות

אדוני היושב-ראש, השיטה הזאת של לסחוט את כספי העם הפלסטיני,

שהסכומים האלה נמצאים באוצר רק בשל העובדה שהוא אמור להיות צינור להעברת הכספים,

היא סחיטה של כיבוש, פעם על חברת החשמל, פעם אסירים

כל השיטות האלה לא עזרו בעבר והן לא יעזרו. מיליון שקל זה נראה לך סביר?

כל הדרכים הללו לא יועילו.)

(אומר בערבית:

זאת סחיטה.) זאת

זה לא בסדר, אבל העם שנאבק נגד כיבוש עובר תחנות רבות, ולאחרונה, התחנה של המאבק העממי, שזה

היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שבנוגע לחוק הזה שמביאה הממשלה צריך להישמע קול מאוד מאוד

אותה, זה דבר שלא מקדם לא את הדיאלוג, לא את השלום ולא שום דבר בכיוון הזה. אני חושב שבסופו של דבר מה שמונח פה על הפרק זה הצעה צודקת, נכונה, שכל מי שבעצם תומך בביטחונה של מדינת ישראל, וצריך להזכיר כאן

לעצמו את הזמן. הוא יודע שהוא יודע מתי הוא נכנס,

לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שהם יודעים מתי הם נכנסים אבל לא יודעים מתי הם יוצאים.

תודה רבה.

חבר הכנסת אמיר אוחנה, איננו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, איננה, חבר הכנסת יוסי יונה, מוותר. חברת הכנסת ענת

יצאו

הם לא חושבים שהם יכלו את חייהם שם.

אני חושבת שחוק מהסוג הזה יש בו גם איזו אמירה. קרן הפנסיה הזאת היא לא לעד ולא

הגיע הזמן שנבין שאם בעזה כל סיוע הומניטרי נלקח על ידי החמאס וכל כסף שמגיע אליהם זה לחפירת

מזה שהונח על שולחן הכנסת וזוכה כמעט לקונסנזוס מכל באי הבית הזה.

רגליי בוססו באוטובוסים מתפוצצים ובמסעדות, בין גופות של אזרחים תמימים שרק ביקשו לנסוע לעבודה וילדים שביקשו להגיע

לא עוד. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, שמה היום סוף לדרך הזאת, למגמה שבה הרשות הפלסטינית תומכת במשפחות של מרצחים ואף גרוע מכך,

שבאים ותוקפים את הפלסטינים שיושבים תחת כיבוש, האם מישהו היה בא ואומר:

באים ומברכים אנשים שכיוונו, הצלפים שכיוונו את הרובים שלהם לילדים ונשים חפים מפשע, באים בבית הזה ומשבחים אותם, שרים משבחים אותם, הממשלה משבחת

זה טרור לאומני.

זה מקום שצריכים להגיד שאנחנו קמים ועושים מעשה. אני לא יכולה לשמוע את שר החקלאות אומר שזה לא בידיו, ואת

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, על סדר-היום

רוצים לקרוא לה בשמה, היא הצעת חוק של גזל וגנבה לאור יום ובאליבי של חקיקה. כנראה זה יהיה הטרנד מעכשיו

וממשלת ישראל אמורה להעביר את זה. אבל המנטליות של הכובש, המנטליות של הקולוניאליסט מחליטה לצד השני מה לעשות עם הכסף, ומענישים ענישה קולקטיבית ואומרים: תעשו את זה ולא תעשו את זה. זה יהיה סדר-היום שלכם.

זה חוק ה-61. זה חוק שאומר: ל-61 חברי כנסת יהיה כוח בלתי מוגבל. מה יקרה אם לא תהיו בשלטון? מה יקרה אם תיתנו את הכוח הבלתי-מוגבל הזה לממשלה אחרת, שלא מסכימה

לא משנה מה הוא יעשה,

מכל האיזונים והבלמים בעולם יש בלם אחד מרכזי. כל הדיון על האיזונים והבלמים עוסק בבלם אחד. אתם יודעים מה הבלם? ההבנה שיום

מה לעשות, רוצים להוריד מיסים. יש דברים יותר חשובים לפעמים.

המיגון לא מייצר שקל אחד,

אבל הוא מייצר משהו שלא קיים בכלל, ואי-אפשר לתמחר

הרשות הפלסטינית. אני לא חושב שהחוק הזה הוא חוק של גנבים, אבל האין-חוק הזה הוא

לשלם כסף לאנשים שרצחו נשים וילדים זה עידוד

זה מה שיודעים. אתה יודע שזה לא נכון.

אין לי אלא לברך שסוף-סוף גם ממשלת ישראל מביאה את החוק הזה. אני מברך את שר הביטחון, וכמי שרוצה שלום, אני חושב שהחוק הזה גם יצמצם את הטרור וגם יקדם את השלום.

תודה רבה. חבר הכנסת איל בן ראובן, איננו.

כל מי שעשה מעשה טרור ורצח יהודי ופגע בו,

כל אסיר ביטחוני,

אתם אמורים לשבת פה, חבר הכנסת עודה, תשב, בבקשה. אתה יכול לתת הערה בישיבה, לא

ואתם,

כמי שרוצה להגן על העם הפלסטיני, שלא להגן על הטרוריסטים. במה שאתם עושים, אתם פוגעים בכולם.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל

שיש פה מאבק ענייני על שלטון החוק בישראל. והנכונות לעשות דה-הומניזציה של כל מי שלא מסכים איתם, הדבר הזה הוא מסוכן. וראינו כבר בפעם הקודמת: היו פה ח"כים

אני חושבת שזה היה שוברים שתיקה, איך קראו לזה

הציבור גם חושב שהפתרון הוא שתי מדינות. אבל מצד שני, רוב הציבור איבד אמון גם בסיכוי להשיג

אני

דיברו על הכיבוש. חבר הכנסת חנין, דיברו על הכיבוש. תגידו לי רגע, חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת חנין, הציבור הישראלי לפעמים שואל את עצמו אם הפלסטינים רוצים להשתחרר

אני חושב שהדבר הנכון היה לעשות משאל עם.

ופניתי גם בעל פה וגם בכתב, לרבות לראש הממשלה, והיו גם קבוצות בחברה

מדינה אחת ‏ בואו נתארגן. זה לא אחראי שממשלה תוביל אותנו למדינה אחת. יהיה פה כאוס נוראי. ואם זו לא מדינה אחת,

כשאנחנו חזקים ויש גיבוי של העולם ויש מזרח תיכון אחר,

מהו ההסדר

שמועברים למחבלים על ידי אותה רשות טרוריסטית, שתומכת בטרור כבר שנים בתרגילים כאלה ואחרים. אגב, עד לאחרונה הרשות הפלסטינית עוד ניסתה להסתיר את זה עם העברה לוועד הפועל של אש"ף ודרך מנגנונים אחרים.

תצביעו היום נגד הצעת החוק הזאת, משמע אתם תומכים בטרור, משמע אתם נכנסים בגדר העניין הזה,

ויותר מזה,

האגף הזה, שבמקום לגנות רצח יהודים חפים מפשע אתם עומדים

אם אתם נגד רצח חפים מפשע, הייתם צריכים לעמוד כאן

בניו יורק טיימס עצמו נאמר במאמר מערכת בשבוע שעבר: מי ייתן ויהיו אלה מילותיו האחרונות של המנהיג הפלסטיני הזה, כי הוא מנהיג לא רלוונטי. תרבות שמקדשת רצח היא תרבות שלעולם לא תקבל תמיכה בין-לאומית, ובוודאי לא תמיכה מהבית

העם היהודי איננו יכול לכבוש את מה ששייך לו שלושת אלפים שנה, לא את השומרון ולא את יהודה, ולא את ירושלים בירת ישראל,

לא אם יש כיבוש או אין כיבוש. הוויכוח הוא על עצם קיומנו. בעניין זה, אדוני

אני שמח שיש הסכמה לאומית רחבה בבית הזה גם סביב החוק הזה, ותשובה אחת אני חייב לך חבר הכנסת ברושי:

ההצעה להעביר את הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח 2018,

55, נגד, 14, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת חוץ וביטחון להכנתה לקריאה שנייה

מטרתה להסדיר סמכויות עיכוב ומעצר בסירוב לעיכוב לקציני ביקורת הגבולות של רשות האוכלוסין וההגירה,

15(ב) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב 1952,

בשנת 2011 עבר מערך ביקורת הגבולות מאחריות משטרת ישראל לידי רשות האוכלוסין.

על מנת לאפשר את השלמת הליכי חקיקתו עד סוף חודש יוני ובאופן שיאפשר את יישומו ואת הסמכת קציני ביקורת הגבולות, בלא צורך בהארכה נוספת של תוקף הצווים הנוכחיים שניתנו על ידי השר לביטחון

אסון כבד מאוד, חלילה, ייגרם בצפון כתוצאה מהטילים אם יבואו עלינו,

כולנו זהים וכולנו יודעים מה יקרה לנו היום אם חלילה תפרוץ מלחמת טילים

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, עד שלוש דקות. אני סוגר את רשימת הדוברים. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתיי

כמו להקים מתקני כליאה ענקיים או לגרש בהמוניהם את האנשים

לכל מיני מדינות בהסדרים שונים ומשונים.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שכבר נאמתי היום על המצוקה הקשה בנמל התעופה בן-גוריון ועל האפליה הקשה שעוברים גם אזרחי מדינת ישראל מדי יום ביומו וגם התיירים שמגיעים

בתחום האוטיזם. החוק המדובר עומד להרחיב את הסמכויות של הקצינים בנמל התעופה בן-גוריון, רק בלי שמצוין שם לכמה זמן אפשר לעצור את האנשים האלה, באיזה תנאים צריך להחזיק אותם, מהם הקריטריונים

חבריי חברי הכנסת, אנחנו עדים בתקופה האחרונה לגידול מדאיג בפשיעה החקלאית, שהפכה לטרור, וטרור

לא היה דבר כזה מאז הקמת המדינה שהממשלה הייתה כל כך זרה גם לחקלאות, וגם לחקלאים. איפה שעוד מצילים את זה מהפורעים,

לכן, אנחנו נמצאים במשבר גדול, משבר של חקלאות

כולם חושבים שאנחנו יושבים ואנחנו נגד פסקת ההתגברות. בהחלט,

חוק ההסדרה,

אני לא אומרת לפי סדר,

במקום זאת, מייד אחרי זה,

חברי חבר הכנסת חמד עמאר,

בקואליציה, יושב-ראש הישיבה הזאת, סגן יושב-ראש הכנסת, לא יכול היה להצביע בעד חוק

עמדת הסיעה והממשלה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני יודעת שכל הוויכוח על

אבל אני הייתי רוצה להיצמד להצעת החוק שמונחת לפנינו ולדבר.

שאפשר לעכב אנשים ואפשר להכניס אותם למעצר ברגע שהם מגיעים למדינת ישראל? אז אולי חלק מהם לא תיירים, ואולי חלק מהם הגיעו לפעילות מסוימת, ואולי חלק מהם מחזיקים בדעות שלא מסכימים איתן בממשלת

מהסכם הסטטוס קוו בין סיעתנו לממשלת ישראל. לכאבנו

הרבה מדי גלגלים

קדושת השבת בארץ הקודש על ידי מימון המפגן הזה. אני רוצה לצטט

יחד עם זאת, אני הגשתי שאילתה דחופה: הייתכן שמימון ממשלתי של משרדים שונים, על ידי מימון זה יתקיים חילול שבת כה נוראי, הפוגע ברבבות רבבות אלפי בני ישראל במדינת

זה מדרון חלקלק שצריך לעצור אותו. אסור שלאף אחד, לאף אזרח ובשום מקרה,

זה להפוך את כולם לשוטרים. אתה נכנס

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, אני אתחיל קודם כול בהתייחסות לחוק

לפני כמה חודשים הגיע לארץ בחור

אחד ושום עזרה.

רק ייתן עוד פתח ועוד מקום לשיקול דעת

מה לעשות, לפעמים לא נכון לתת כל כך הרבה כוח לאותו בן אדם שיושב בכניסה לישראל. ואת השניות האחרונות שלי אני

תרבות שמירה על החוק כמו שצריך.

רואים שבמקומות שונים בעולם גם מדברים בפלאפון, לא שאני בעד לדבר בנהיגה,

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32) היא למעשה אזרוח של הסמכויות של כניסה

יש לנו בעיה עם החוק בכללותו. לאחרונה,

להביא את המשרד הממשלתי אליך, זו הנגשת

של השירותים הממשלתיים, לאזרח. לא חייבים מטייבה לנסוע לנתניה, משפרעם לנסוע,

לאן? לעכו. לעכו, או מרהט לנסוע לבאר שבע.

השיירות לירושלים, זה היום. ואני שואל את חבריי אנשי הימין, שכבודה של המדינה והקרקעות והשטחים, על הנגב אף אחד לא מתווכח איתנו: מה,

עיוורים? אתם לא רואים את מה שאנחנו רואים? אתם לא שמים לב שחבל הארץ היפהפה הזה שנקרא הנגב הופך להיות מדינה בתוך מדינה? אתם לא שמים לב שיש שתי מערכות חוק? אנשים ממשיכים עם הקשקוש.

5,000 ילדים בדואים לא נמצאים במערכת החינוך, הם הדור הבא של היורים למיניהם והמשתוללים למיניהם. ואני לא ראיתי כאן שום שר, ובוודאי לא את השר לביטחון פנים,

הקואליציה, השרים, חברי הכנסת של הבית היהודי והליכוד,

שופטים לא מדברים, שופטים מדברים רק בפסקי הדין שלהם. הם לא מביעים עמדה, הם לא מתראיינים, הם לא אומרים.

משחקי כיפופי ידיים האחד עם השני, ואתם חושבים פה שהבית היהודי יעשה לכם ספין ואתם מחזירים לו, אבל צריכה להיות לכם האחריות. האחריות שצריכה להיות לכם היא לאזרחי מדינת ישראל,

אלא לכול.

כדי לשאת נאום שהוא בעיניי, ואני מאוד מכבד, אפילו מחבב, את נשיאת בית המשפט העליון, זה היה פשוט נאום פוליטי שעושה דה-לגיטימציה לכנסת ישראל, לא פחות ולא יותר, בטקס של חיות. ופוגע בדמוקרטיה. אתה תלמד אותנו מה זה דמוקרטיה. בדיוק.

אתה רוצה לדבר על בגין? אתה רוצה לדבר על בגין?

חבר'ה, אני מבקש טיפה להירגע ולאפשר לשר להשיב. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן: אי-אפשר לבוא בצביעות לוועדות הכנסת,

תבקשי הודעה אישית, אבל אי-אפשר ככה.

מי שדיבר על הסתה זה אתם. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן: תראי, את לא מסוגלת. תתאפקי.

לא, יש זכות לשר לדבר, ואי-אפשר לשמוע. מול הזכויות של ערבים לגור ביישוב קהילתי בגליל שיהודים מנסים להקים אין זכויות נגדיות? תודה, קסניה סבטלובה.

אתם מבינים טוב

שאני לא מסכים לעמדותיהם המדיניות, מבינים, חברת הכנסת נחמיאס, תודה. שהאיזון הזה הופר, רויטל. זה לא אומר שהם קיצוניים, זה לא אומר שהם מסיתים. הם הרבה יותר מנוסים מכם, הם הרבה יותר חכמים מכם,

אם אתם מסוגלים, תנהלו את הדיון הזה באופן ענייני.

ויאמר לציבור אמת לאמיתה. מה שראינו בשבוע שעבר היה משונה: דיברו לערוצי הטלוויזיה בישראל,

פרזנטציה מעניינת, אבל מי קהל

תודה, חבר הכנסת שי. חברת הכנסת נאוה בוקר,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה, ואחרונת הדוברים תהיה חברת הכנסת ציפי לבני.

מרסקים אותו, אתם לא מפסיקים לעשות את זה. מה עוד נדרש, למען השם?

למי נדרש יותר מכול בית המשפט? ואתה

אדוני היושב-ראש, גם אני עליתי אחרי ששמעתי את דבריו של השר ארדן. גלעד, אני רוצה לענות על אותו דיון שאתה אומר שלא מתקיים. כשאומרת נשיאת בית המשפט העליון שלא על בג"ץ ולא על שופטים היא מגינה אלא על זכויות אזרחי מדינת ישראל, היא צודקת, ועוד איך צודקת, והיא חייבת להשמיע את הקול

וייתנו גם לפריפריה וגם לעיירות הפיתוח, ולא לפי סדר עדיפות מפלגתי שרוצה לתת למקורבים? כל זה יקרה, כשבפועל לא יהיה שום גוף שיגיד למיעוט שיסחט, ואתה יודע איך סוחטים, את ראש הממשלה שלך. דווקא את צריכה לתמוך בזה, כי אז, אם הוא ייכנע

חבריי חברי הכנסת, אני משיב פה בשמו של השר דרעי. הצעת חוק זו מטרתה להסדיר סמכויות עיכוב ומעצר בסירוב לעיכוב לקציני ביקורת הגבולות של רשות האוכלוסין וההגירה

מאחר שצווי ההענקה שניתנו על ידי השר לביטחון הפנים תקפים עד סוף יוני 2018, מבוקש להאיץ את הליכי חקיקת הצעת החוק. זאת, על מנת לאפשר את השלמת הליכי חקיקתו עד סוף חודש

תודה רבה.

(ירי מנשק חם). יציג את ההצעה השר לביטחון הפנים גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. תקראו לרויטל סויד, קשה לי לדבר רצוף. עד עשר דקות, אדוני. חבר'ה, קצת שקט במליאה.

אדוני היושב-ראש,

אני מתלבט אם להמשיך את הנאום הקודם או להתחיל מייד

בעיות קשות שהמשרד לביטחון הפנים בראשותי יחד עם משטרת ישראל עוסק בהם באופן יומיומי ובאינטנסיביות רבה.

ולכן, מתחילת כהונתי אני מקדיש תשומת לב

מקדם היא התוכנית לשיפור שירותי המשטרה בחברה הערבית. במסגרת התוכנית, שהוקצו עבורה סכומים חסרי תקדים, למעלה ממיליארד ו-300 מיליון שקלים, גויסו כבר מאות שוטרים לטובת שיפור השירות במגזר

ככל שמבצעי איסוף וולונטריים לא יעלו יפה, המשטרה ממשיכה ותמשיך ללא הרף את הפעילות המבצעית השוטפת, שמביאה לתפיסה של עשרות כלי נשק ואמל"ח מדי שבוע. גם פה, מצער אותי לשמוע, חבר הכנסת

בעונשים קלים ובהחלטות שערורייתיות של שופטים כאלה ואחרים, שפעמים רבות משחררים חשודים ועצורים ממעצר עד לתחילת

למגר את השימוש בנשק בלתי חוקי. משמעות הנתונים הללו היא שעבודת המשטרה מתבצעת לעיתים לחינם, וההשקעה באמצעים המיוחדים, בהאזנות, באיכונים,

בהפעלת סוכנים ועוד ועוד

המשטרה ואת עמדתי ונקבע,

שבהצעת החוק ישולבו גם עונשי מינימום על עבירות שימוש בנשק, למשל קנסות מינהליים.

החליטה שסוגיית עונשי המינימום תעלה במסגרת הדיון בוועדת

במיוחד שהיא מגיעה בשביל להרתיע את הגורמים העברייניים שיורים בכל מקום. זה דבר הגיוני, זה דבר טוב, זה דבר חשוב. הירי בכל מקום, במקום מגורים או בכבישים, כפי שראינו בדרום, מסכן חיי אדם,

אני חוקקתי חוק נגד ירי בחתונות, ושם, בחוק, הכפלתי מחצי שנה לשנה.

השר,

במקום שנה, כי זה, אמר השר, עונש מגוחך, שנה על

לאו.

מלינים על חוסר ההתרעה נגד כנופיות. הדבר הכי לא מרתיע, כאשר רוצח יודע שקרוב לוודאי, סטטיסטית,

נמצא כאן חברנו יוסף ג'בארין. באום אל-פחם היו משהו כמו 600 מקרי

, לפחות על זה מגיע שאפו אחד גדול. על מה שלא מגיע שאפו עכשיו זה למה לקח לך ארבעה שבועות להגיד שדין עפיפון כדין טיל. אני לא הצלחתי להבין. לפני ארבע שבועות, כשקבעתי את הדבר הזה, היו פה שרים שצחקו

דרום לא יכול לבקר את ראש הממשלה ולהגיד את זה, וגם ארדן לא יכול לבקר את המדיניות של הממשלה, שלא מתייחסת לזה שמי שמעיף עפיפון הוא בדיוק אותו טרוריסט

שקשור בירי ובנשק החם?

זה, הצעות החוק, צחוק בעיניים שאתם עושים. אבל המציאות היא אחרת, המציאות, שאתם לא מצליחים כי אתם לא רוצים, כי זה לא בסדר העדיפויות שלכם. החברה הערבית משתוללת והירי משתולל, והכי קל להשיג נשק.

איזה סוג נשק

אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שתופעת הירי והאלימות שגואה בחברה

ובכלל מעיניו של כל בר-דעת. רק אתמול הייתה שיירה של מכוניות מכל

ולכן, החברה האזרחית, אנחנו,

במסגדים, במתנ"סים, בבתי הספר, אבל מצד שני, גורמי הפשיעה, העבריינים,

ולא מספיק לעצור אותם, והדלת המסתובבת,

יפה, אז אתם תומכים באופן מוחלט,

אני מצטרף. אני חושב שזו אחת הדרכים באמת לשחרר מאות אלפי אזרחים ערבים מפחד ומאימה. הלוואי שזה יקרה, הלוואי שסוף-סוף יבינו שיש דרכים אחרות לשמוח ודרכים אחרות לנהל יחסים עם שכנים. גם עם מריבות

אירועים של ירי מקרי, אקראי, או לחלופין, של ירי שמסתיים במוות, יש בצפון

אנחנו לא מדברים על דבר שמדיר את השינה מעינינו. אנחנו מדברים על צורך קיומי ממדרגה ראשונה.

המצב ימשיך להיות ככה בתוך החברה שלנו.

תחנות. אמרתי את זה לשר ארדן ואני אומרת את זה שוב: תחנת המשטרה בנצרת היא אולי תחנת המשטרה הראשונה שנפתחה במדינת ישראל באוכלוסייה הערבית.

כי הביצוע הוא שצריך להשתפר. הגישה צריכה

הרשות הארצית לכבות, רת"א, קק"ל, רמ"י, רשות העתיקות, כולם, שיאגמו תקציב, שידעו לקראת מה הולכים.

אם בשנים קודמות היו מדברים על קריסת התחבורה,

השנה הוצאנו על אם

הערבים היא מאוד גבוהה.

מאוד שמחים. הם מרגישים בטוחים. הם מרגישים שאין שום דבר שמאיים עליהם. כל עוד ארדן הוא השר לביטחון הפנים, הם יכולים לישון בשקט. כמובן ששאר האזרחים ישרי הדרך לא יכולים לישון

באזרחים הערבים, וממשיכה לעשות זאת. אני קורא לשר ארדן להתפטר לנוכח הנתונים הקשים שאני הצגתי כאן.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. דרך אגב, החוק הוא גם עבודה

אחר להקים אותו בו, וניסה להקים את המפעל באזור עמק

וגם שם, אומנם הוא קיבל בהתחלה אור ירוק, אבל מהר מאוד התושבים הבינו מה הולך לקום להם ליד

קרדיט לגברתי ולמפלגה שלך. עמד כאן השר ארדן ודיבר בלהט, והייתי אומר אפילו כמעט בהתלהמות, על חברי הכנסת וחברות הכנסת שלנו בקשר להתנגדות לפסקת

הללו קרויות מדינות דמוקרטיות, אבל משעה שהן ויתרו, או לא ויתרו, משעה שהן למעשה מחקו את האפשרות הזאת של ביקורת שיפוטית, הרי מה שמתגלה לעינינו זה יותר דמוקרטיה

הזה להחמרת הענישה על ירי אנחנו נתמוך, אבל אני לא חושב שזה הפתרון,

בכל מקרי הירי אין מעצרים, אין הגשת כתבי אישום, ולא בגלל שהענישה הקיימת היום לא מרתיעה. המצב היום הוא שאין

תגיד לי, כמה שוטרים הועמדו לדין בגלל שהם הרגו ערבים?

אני אומר לך, אני נותן לך סטטיסטיקה שתדע. אתה יודע מה?

כמה חקירות

כבוד היושב-ראש,

ראש הממשלה מקצר את הביקור שלו, ואני תוהה ושואלת את כל אלה שמפחידים אותנו: אתם יודעים מה קורה בצפון, או שהדם של אדם שגר

שלא נתעורר מאוחר מדי ונבין שמאות אלפי תושבים חסרי מקלט והגנה. קצת נתונים שרק אתמול נחשפנו אליהם: ל-32% מהתושבים שגרים בטווח של

20% מהמקלטים הם ברמה נמוכה ולא יעמדו כדי לתת מענה. במלחמה הבאה בצפון, האסון

כי האקדח על השולחן בסופו של דבר הוא אקדח שיורה,

ולכן אנחנו בעד כל צעד של מלחמה בנשק ובאינפלציית הנשק. אני אומר את זה כמי שנמצא הרבה מאוד

לראות את המאבק נגד אינפלציית הנשק כמאבק רב-ממדי. הצד של הענישה הוא חלק. הצד של אכיפה אפקטיבית ולא סלקטיבית צריך להיות מחוזק מאוד

90% מהם בחברה הערבית. הצעת החוק הזאת לא צריכה רק להיות הצעה שחוקקנו אותה. אנחנו רוצים לראות אכיפה, כי זה העניין החשוב ביותר. כבוד היושב-ראש, מהתחלת השנה נרצחו בחברה הערבית 15 נרצחים, קורבנות.

אישום באחוזים בודדים במרבית היישובים הערביים, אז השר ארדן,

אני לא מבין

ההתמודדות עם האלימות בחברה הערבית צריכה לעבור בדיאלוג עם הנהגת הציבור הערבי. זה דבר שאתה חייב להכיר בו ולהודות בו, אבל אי-אפשר להתכחש

לא מגישים כתב אישום אז ככל שתהיה החמרה בעונש, איך אפשר באמת להשתמש בחוק הזה ולבנות

וארדן, תפסיק להסית. שוכרן. תודה, אדוני. אחרון הדוברים, חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו נשמע את השר ארדן, שיגיב על הדברים ויסכם את הדיון. בבקשה, אדוני.

אני חושב שחברי הכנסת הערבים, אחמד, אתם כולכם יכולים באמת להיות חוד החנית במאבק הזה. זה לא תלוי רק במשטרה. אני יודע, השר, שיש עכשיו בכמה יישובים תחנות משטרה שמוקמות, יש תנועה והתנהלות אחרת לגמרי, אני מקווה. אבל זה גם תלוי באנשי

אין לי כוונה להתנגח או להתנצח. כואב לי מאוד לשמוע, ואני לא יודע למה תמיד מנסים להציג כאילו למשטרה אין רצון או אין עניין. אין נושא בקדנציה הזאת שאני והמפכ"ל משקיעים בו כל כך הרבה שעות ודיונים ותקציבים,

חמורה היא נחותה ביחס למה שקורה מול ארגוני פשיעה שהמשטרה מכירה עשרות שנים. והתהליך הזה מתרחש בימים אלה. נכון, זה תהליך מתסכל, זה לא בן לילה,

אני מזכיר מה אמרתי.

שמכיוון שהגיע המצב לכך שבאמת יש כמות של נשק בלתי חוקי ברמה מטורפת ביישובים הערביים, אני מסוגל

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (ירי מנשק חם), התשע"ח2018 , בקריאה ראשונה. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 132)

לא מקשיבים.

אין לנו דלק יותר.

בשל כך, מחיר הדלק הוא מחיר מפוקח, והממשלה עושה מאמצים רבים להגברת התחרות בשוק, ובוחנת מהלכים שונים לשם כך גם בימים

לחברים. יש לי משהו לומר שבעיניי הוא מאוד חשוב.

חברי חברי הכנסת, איציק כהן, זה חוק נהדר.